בוקר טוב לכולם.

השבוע האחרון נוכח מתקפת הדמים שחווינו. אני מבקש לשלוח תנחומים כנים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה מהירה לפצועים. שלא יהיו טעויות. זה לא מעניין אם זה ארגון טרור או מפגע בודד - שמעתי בסוף השבוע שיש יש קשיים לפגוע במפגע בודד אנחנו לא נשלים עם מציאות כזאת. מדינת ישראל תגיד ביד קשה נוכח האירועים האלה אל מול המחבלים הארורים האלה. אני מבטיח למשפחות השכולות שיושבות כאן איתנו ואלו שאני מניח שצופות בנו שהחוק הזה יעבור יחד עם עוד שורה של צעדים כנגד הטרור וייעשה כאן צדק. אנחנו לא נאפשר ואנחנו נפסיק את המציאות ההזויה הזאת שאני חושב שקיימת רק במדינת ישראל שבזמן שאחינו מדממים למוות, כמה קילומטרים ממול אותם אזרחים של אותה מדינה חוגגים ומחלקים סוכריות מכספי הביטוח הלאומי שאנחנו משלמים. גם לזה נשים סוף. אני מבקש מחברי הכנסת להיות ענייניים. אנחנו לאחר מספר דיונים ארוכים, חלקם פתוחים, חסויים, סגורים, כל פרמטר אפשרי ואם אנחנו רוצים להעלות היום את החוק להצבעה, אני מבקש לוותר על נאומים כלליים ולעסוק בסעיפי החוק. גם אני אהיה קצר. אנחנו מקדמים כאן חוק בתמיכה של 106 חברי כנסת, אולי המספר יעלה גם ל-110 חברי כנסת אם מפלגת העבודה תצטרף לתמיכה. קואליציה, אופוזיציה, גם גורמי הביטחון בעד, שב"כ וכולי. אנחנו נשים סוף למחירון של רצח יהודים מהרשות הפלסטינית. לא עוד משכורות לשפיכת דם יהודי ומי שכן, לא יהיה כאן אלא ימצא את עצמו בעזה. הדיונים עם הייעוץ המשפטי הביאו לשינויים ופשרות הן מהמציעים והן מהייעוץ המשפטי אך תכלית החוק תמומש ללא עיכובים וזה הדבר החשוב. יחד עם זאת, עדיין יבוצעו מספר שינויים נוספים כדוגמת התיחום בזמן של כל התהליך מרגע העובדה שהוא עומד בשלושת הקריטריונים ועד לרגע שמגרשים אותו. גם את זה צריך לתחום בזמן שלא יהיה נצחי. בוקר טוב לכולם. הצעת החוק עוסקת בתיקון לחוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל שעניינם ביטול תושבות ואזרחות של מחבלים שהורשעו במעשה טרור ונשפטו למאסר בפועל ומקבלים כספים מהרשות הפלסטינית. לאחר שקיימנו דיונים ממושכים,

עם חברי הכנסת ועם גורמי הממשלה בעניין, אנחנו מביאים בפניכם הצעה שבעצם מנסה להגשים את רצונכם, את רצון חברי הכנסת לגרום לתהליך מתוחם בזמן, הדוק וברור שבסופו מתבצע ביטול האזרחות או התושבות של אותו מחבל תוך שמירה על הליך נאות שמבטיח שלא ייווצרו מצבים של טעויות או שגיאות במסגרת ההליך. אנחנו סבורים שהן התכלית ההצהרתית שבה המדינה מתנערת ומקיאה מתוכה מחבלים שעשו מעשים נתעבים מהסוג הזה, התכלית ההצהרתית שגם הוכרה על ידי בית המשפט העליון כתכלית ראויה, והן התכליות הנוספות שהממשלה הציגה וגם חלק מחברי הכנסת הציגו במהלך הדיונים כאן, תכלית הרתעתית ותכלית מניעתית הן תכליות ראויות שניצבות מאחורי הצעת החוק. לפני שאני אציג את הפרטים אני אומר שלדעתנו למרות שההצעה אינה חפה מקשיים, אנחנו סבורים שהיא עומדת במבחני המידתיות החוקתיים וניתן לעמוד מאחוריה. אנחנו הטרחנו את עצמנו יחד עם חברי הכנסת ברצון להגשים את המטרה שעומדת ביסוד הצעת החוק על יסוד הערכים היסודיים של השיטה והמבחנים החוקתיים שהצבנו לעצמנו. כמובן ששמנו לנגד עינינו גם את פסיקת בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה בנושא התיקון לחוק האזרחות שאפשר ביטול אזרחות בשל הפרת אמונים. ההצעה שמונחת בפניכם כרגע מביאה לידי ביטוי את ההסדרים השונים תוך איזון נאות בין כל השיקולים שמעורבים בעניין. ברשותך, אני אתחיל דווקא מהחלק השני של ההצעה שעוסק בביטול תושבות. לפי הנתונים שנמסרו, רוב האנשים שההסדר הזה עשוי לחול לגביהם נופלים לגדר תושבים.

בעניין הזה אנחנו בעצם הולכים במסלול שהכנסת כבר אימצה במסגרת התיקון לחוק הכניסה לישראל שנעשה לפני מספר שנים כאשר הסמכות לבטל את התושבות של אותם מחבלים מסורה בידי שר הפנים במסלול שאמור להיווכח שמתקיימים שלושת התנאים שהיושב ראש דיבר עליהם. זאת אומרת המחבל הורשע בעבירת טרור, נגזר עליו מאסר בפועל והוכח שהוא מקבל כספים מהרשות הפלסטינית. אני אתעכב בעניין הזה ואומר שאנחנו יודעים שבשנת 2004 נחקק חוק ברשות הפלסטינית שממש מעגן בצורה משפטית את הזכות כמעט של אותו מחבל לקבל קצבה חודשית ועוד הרבה מאוד הטבות, בין היתר מבטחים את זכויותיו הפנסיוניות, נותנים לו קצבת ילדים, ביגוד ועוד הרבה הטבות כלכליות ואפילו משתתפים בהוצאות ייצוגו המשפטי של אותו מחבל. כאשר שר הפנים נוכח שמתקיימות שלושת הנסיבות האלה,

ההצעה קובעת שחלה עליו חובה לפתוח בהליך של ביטול תושבות. המחוקק מטיל חובה על שר הפנים לפתוח בהליך. ההליך הזה מתקיים באותו מסלול שמבטלים תושבות בדרך כלל.

נדרשת התייעצות עם הוועדה המייעצת והסכמה של שר המשפטים ככל שמדובר בתושבים ותיקים שיש להם תושבות מעל 15 שנים או שהם נולדו לתושבים. במקרה שהם תושבים שאינם תושבים ותיקים, נקרא להם כך, ומתקיימים התנאים שאמרתי עכשיו, לא נדרשת אפילו הסכמה של שר המשפטים או התייעצות עם הוועדה המייעצת. כאמור, שר הפנים חייב לפתוח בהליך. הוא פונה לאותו מחבל ומודיע לו שמתכוונים לשלול את תושבותו. ניתנת לו הזדמנות להשמיע טענות אם יש לו כאלה ושר הפנים מקבל החלטה בסוף התהליך הקצר הזה. העובדה שאותו אדם מקבל כספים מהרשות הפלסטינית יוצרת כלפיו חזקה שבעצם יש לו זכות לישיבה בשטחי הרשות הפלסטינית.

ככל שלא מוכח אחרת, עם ביטול התושבות, המחוקק מורה לשר הפנים להרחיק אותו לשטח הרשות הפלסטינית בתום תקופת המאסר. זה ההליך. כמה זמן זה לוקח? אמרתי בהתחלה שאנחנו רוצים לתחום את זה בזמן, גם את זמן המענה של אותו מחבל ל-7 ימים, אם הוא לא הגיב, ההליך ממשיך כרגיל. אם הוא לא הגיב, בוודאי. ברור שכמו כל הליך מינהלי אחר, אם ניתנת לך הזדמנות לטעון טענות ואתה לא טוען טוענות, זאת אומרת שבעצם בשתיקתך אתה מודה שאין לך מה להגיד. זה קיים בכל הליך מינהלי בהליך מינהלי הכי פשוט וכמובן בהליך מן הסוג הזה - ואין כאן שוני. אבל יש משמעות לפרק הזמן הקצר.

גם לשר המשפטים וגם למחבל. יש גם את הוועדה המייעצת ואם אתה רוצה להקציב, צריך להקציב זמן גם לה. דבר נוסף שצריך לומר לגבי התושבות. כדי שלכנסת יהיה כלי פיקוח אפקטיבי לכנסת ולציבור על ההתנהלות של שר הפנים בעניין הזה, הוא יהיה חייב למסור לוועדת הפנים של הכנסת דיווח על מקרים בהם התקיימו הנסיבות בהם הוא כן ביטול או בהם הוא לא ביטל.

הוא יצטרך לפרט באילו מקרים הוא החליט לבטל את התשובות ובאילו מקרים הוא החליט שלא לבטל את התושבות, כך שבעצם תהיה שקיפות מלאה בעניין הזה לעניין של החלטות שר הפנים. תוסיפו את לוח הזמנים. אני אדבר על האזרחות ואחר כך נדבר על לוח הזמנים. נעשה את זה ביחד כי יש כאן אפקט מאוד מאוד משמעותי שהתקופה היא מיידית ולא אחרי חצי שנה כפי שאנחנו מכירים את זה מתגובות אחרות. לוח הזמנים שאתה מדבר עליו הוא לוח זמנים שהוא קצר מדי.

אנחנו יודעים לפחות לגבי שר המשפטים, אולי אפשר לקצוב לו מספר ימים לגבי האדם בו מדובר, אם הוא צריך לאסוף מסמכים, להביא עדויות וכולי, 7 ימים נראה לי זמן - - - בן אדם שהתארגן לפיגוע בבוקר ורצח בצוהריים, אני מאמין שהוא מספיק כשרוני להמציא את המסמכים תוך 7 ימים. אנחנו מתעקשים על זה.

לא שיש לו דברים אחרים לעשות.

בדיוק. בכל מקרה, אנחנו נוסיף את העניין הזה. אני אעבור לאזרחות. בהקשר הזה אנחנו הולכים במסגרת המתווה שהמחוקק כבר קבע כאשר הסמכות לבטל את האזרחות היא סמכותו של בית המשפט. יחד עם זאת, גם כאן אנחנו מטילים חובה על שר הפנים לפתוח בהליך ברגע שמתקיימים שלושת התנאים עליהם דיברנו. הוא צריך לפנות לוועדה המייעצת, לקבל את עצתה בעניין. שלא כברגיל, בהליך של ביטול אזרחות, לא נדרשת כאן במסגרת החוק הסכמת היועץ המשפטי לממשלה כיוון שמתקיימות ראיות חזקות שמוכיחות הן את הפרת האמונים והן את הזיקה לרשות הפלסטינית. לכן התנאי שבו נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לא נדרש כאן. במקומה תידרש הסכמת שר המשפטים. באותה רוח של שלילת התושבות אנחנו יוצרים חזקה שאותו אזרח לא יישאר משולל מעמד אם תבוטל אזרחותו בשל הזיקה שלו לרשות הפלסטינית. במקרה שחזקה זאת לא נסתרת, המחבל יורחק על ידי שר הפנים לשטח הרשות הפלסטינית בתום תקופת מאסרו. בהקשר הזה אני אומר שאנחנו מבנים או מתווים את שיקול דעתו של בית המשפט בכך שאנחנו קובעים שברירת המחדל היא שעל בית המשפט מוטלת חובה לבטל את האזרחות של אותו מחבל אלא אם כן הוא מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. שוב, כאן המחוקק מביע בפני בית המשפט את רצונו שבעצם ברירת המחדל תהיה ביטול האזרחות ורק באותם מקרים צרים בהם יהיו טעמים מיוחדים לא לעשות את זה, בית המשפט יימנע מביטול האזרחות. הנקודה הנוספת היא שהחזקה שנוצרת לגבי אותו מחבל היא שיש לו "לאן ללכת". במידה והחזקה הזו לא נסתרת, מרחיקים אותו לשטח הרשות הפלסטינית. אתה מדבר על החזקה השנייה? על החזקה?

יש לך שתי חזקות. תסביר. הרבה חברי כנסת שאלו אותי על הסעיף הזה. "ביטל בית המשפט אזרחותו של אדם כאמור בסעיף קטן זה ולא נסתרה החזקה האמורה בסעיף קטן (ב)(2)". העקרון הוא שלא ניתן לשלול או לבטל אזרחות של אדם אם אין לו מעמד אחר.

אם הוא לא תושב או אזרח של מקום אחר או שאין לו אפשרות לקבל תושבות או אזרחות של מקום אחר. זה העקרון ממנו אנחנו יוצאים. בחוק שכבר קיים היום נאמר שאם אתה יושב ישיבת קבע באחת ממדינות האויב של ישראל, יש חזקה שאתה זכאי לשבת שם ולכן אין בעיה לשלול את האזרחות שלך. אנחנו יצרנו כאן חזקה נוספת האומרת שאם קיבלת כסף מהרשות הפלסטינית, זאת חזקה שיש לך זכות לשבת באותו מקום, יש לך מעמד באותו מקום, ולכן אפשר לגרש אותך לשם. אבל מה זה אומר "ולא נסתרה"? אם המחבל יצליח להוכיח - - - זה כבר בתהליך של שבעת הימים.

זה בית המשפט. בית המשפט הוא זה שמחליט. השר צריך להשתכנע בשלושה תנאים, כמו שאמרת. השר צריך להשתכנע שהוא הורשע בעבירת טרור, שהוא נשפט למאסר בפועל ושהוא מקבל כספים. אז שר הפנים חייב לפנות מיד לבית המשפט. חייב לפתוח בהליך של פנייה לבית המשפט. אם המחבל סבור שיש לו טענה לגבי זה שלא תהיה לו אפשרות להגיע לרשות הפלסטינית ולשבת שם וכולי, הוא צריך להוכיח את זה. בהנחה שהוא לא יצליח להוכיח את זה כי אנחנו רואים שהוא מקבל כספים והטבות מרחיקות לכת, בית המשפט חייב לבטל את האזרחות שלו ושר הפנים חייב לגרש אותו לשטח הרשות הפלסטינית. אנחנו מודעים לכך וחלילה, אני לא אומר את דבריי בגלל שאני מבקר את בתי המשפט אבל צריך לקחת את זה בחשבון - שיכול להיות שיתחיל דיון שיארך הרבה זמן ובעצם שבעת הימים האלה הופכים למשהו מאוד לא משמעותי. בואו נחשוב איך אנחנו כותבים את זה. אפשר לקצוב את זה בזמן. אני רק אומר שהאיזון שנעשה כאן הוא בעצם הבניית שיקול הדעת של בית המשפט ואמירה ברורה של המחוקק מהי ברירת המחדל ומה צריך לעשות ברוב מכריע של המקרים. יחד עם זאת אנחנו שומרים על עצמאות בית המשפט בשיקול דעת שהוא מוצא ואם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות את הדבר הזה, הוא יכול לדחות את הבקשה. אבל מה זה אומר שהוא לא יכול להיות בעזה או ברמאללה?

הם יגידו שאם תביאו אותו לכאן, אנחנו נחסל אותו. בית משפט יגיד שאי אפשר לשלוח אותו לשם כי רוצים לחסל אותו. מה נעשה במקרה כזה? אם הוא יצליח להוכיח שזה המצב. הוא יצליח. הם יאמרו זאת. יתחיל הליך שיפוטי. נכון? הוא יאמר שהוא רוצה להביא ראיות. יהיה דיון בפני בית המשפט. זה כל הרעיון של דיון בבית משפט.

זה הרעיון כאשר אכן יש דיון משפטי על פעולה. הדיון המשפטי היה כשהוא הורשע בעבירה, כשהוא רצח את אח שלך. ברגע זה הוא קיבל את חזקת אויב והוציא את עצמו מכלל האזרחות. הדיון השיפוטי הזה,

אני נגדו ואני מתכוון להביע את דעתי עוד מעט בצורה מסודרת, אבל באופן כללי מה שאתה עושה עכשיו, גם לשיטתך, זה להכניס פתח של הליך דיוני כמו שאמר כאן חבר הכנסת כהן, הליך דיוני ארוך שיכול להימשך הרבה יותר זמן מאשר 14 ימים עם אלף תירוצים שיכולים להיות ואסמכתאות שקריות - אנחנו מכירים את השקרים - בגינם הוא לא יכול לצאת לעזה או לא יכול ללכת לרמאללה וממילא זה הופך את כל האירוע הזה לאות מתה. לזה אנחנו לא נסכים. בשום אופן לא נסכים. אותו אבו מאזן שמשלם להם משכורות, הוא פתאום ייתן להם פתק שהוא לא מקבל אותו.

כמה יעלה הפתק הזה? תומר, אנחנו הולכים כאן על דבר מאוד מאוד ברור. שלושה תנאים שזה גם סוג של תהליך. אנחנו בודקים 1,

3. יש כאן תהליך ויש פה את הרצון שלנו שכאשר זה מתקיים, הוא לא יהיה כאן. לתת לו עוד פתח לדיון, זה יסרבל ואנחנו יודעים לאן זה יגיע. אנחנו מבקשים להוריד את

אני מסביר. שלילת אזרחות זה תהליך דרמטי. זאת זכות מאוד מאוד בסיסית שאנחנו כולנו חושבים שהיא נחשבת לאם כל הזכויות. זאת אומרת, מי שאזרח, נגזרים מזה הרבה מאוד דברים. גם רצח זה משהו חמור.

בכל הכבוד, לא זכות טבעית. אמנם היא זכות יסוד אבל היא לא זכות טבעית. היא זכות מוקנית, מערכת יחסים בין מדינה לאזרח. גם העבירה שהוא עבר היא עבירת יסוד. כשם שהזכות היא זכות יסוד, גם העבירה שהוא עבר היא עבירת יסוד. היא לא עבירת יסוד רגילה, היא לא פעולת טרור רגילה, היא פעולת איבה למדינה באופן הכי עמוק של התנגדות לעצם קיומה של המדינה. על זה אנחנו מדברים. לא באנו לכאן בגין איזו פעולה קטנה שבן אדם עשה. לכן לתת עוד פתח שיפוטי לתהליך נוסף ולהתדיינות משפטית על הדבר הזה, זה דבר שלא יכול לעבור כאן. אנחנו חושבים שללא אפשרות להתדיינות תהיה לנו בעיה להסביר איך אנחנו שוללים זכות יסוד. יש כאן את העניין שזה הולך לבית המשפט. למה צריך את ה"ולא נסתרה החזקה"? הוא הולך לבית המשפט. הוא הולך לבית המשפט ואז בית המשפט צריך להורות לגרש אותו. כדי שאפשר יהיה לגרש אותו, אנחנו צריכים להיות משוכנעים שיש לו מעמד במקום אחר. אבל קבענו . החוק קובע. הוא מקבל את הכסף. זה המעמד שלו. אם אתם רוצים לקבוע חזקה שאינה ניתנת לסתירה, יהיה לנו קשה להסביר את זה. זאת אומרת, להגיד שבכל מקרה מי שמקבל כסף יש לו מעמד אוטומטי במקום אחר והוא לא יכול לסתור את העניין הזה, זה קשה מאוד. לפחות לפי מה שהבנתי עמדת הממשלה היא לפחות כפי שהוצגה לנו ותכף נשמע את עמדתה זה מאוד בעייתי. אנחנו חושבים שבאמת יש עם זה בעיה. באמת לא היה צריך להגיע לכסף. כסף לא צריך להיות הנימוק. חזקת האויב היא תוצאה של הרצח. גם היום אפשר לשלול אזרחות של מי שעשה מעשה רצח. על הנייר.

קודם כל, אפשר לשלול את האזרחות. התוצאה של שלילת האזרחות היא שאם אין לו מעמד במקום אחר, צריך לתת לו מעמד קבוע בישראל ואי אפשר לגרש אותו. את זה צריך לתקן, כמו האמנות הבין-לאומיות. האמנות הבין-לאומיות הן אחת הבעיות שלנו בהקשר הזה. המשפט הבין-לאומי קובע בצורה מאוד מאוד בסיסית שאסור לשלול אזרחות או תושבות של אדם אם כתוצאה מכך הוא יישאר ללא כל אזרחות.

תקריא את הכול. אין למעט. להקריא לך את האמנה עליה אנחנו חתומים? בבקשה. אתה אומר את זה ברצינות? תקריא. מי כתב את המסמך בכנסת?